אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. בסוף השבוע שעבר ביקשתי משני המשרדים משרד האוצר ומשרד הכלכלה להביא את התקנות על עבודה במשמרות. בלי זה, מה שקורה בין המשרדים, פעמים רבות דברים כאלה מתגלגלים ובסופו של דבר מגיעה המשכורת של אותם עובדים שעובדים במשמרות וכולנו מעוניינים לעודד אותם - וזה לא בא לידי ביטוי בשכר. רציתי שזה יהיה לפני שמשלמים את השכר. שר האוצר חתם על זה ובעקבות הדיון שהיה כאן, תוך כדי הדיונים האחרים, הודיע שר הכלכלה שהייתה התייעצות איתו, מה שהחוק מחייב, והוא נתן אישור. ביקשתי להביא את זה מיד לדיון היום כנושא ראשון שעל סדר היום. אני רוצה שמי שמסביר את הנושא, שיסביר גם למה זאת הוראת שעה. אנחנו מעוניינים בזה. למה זאת לא הוראת קבע? למה זאת לא הוראה קבועה? מי מסביר את התקנות.

שלום לכולם. אני מרשות המיסים. מדובר בתקנות מס הכנסה, שיעור מס הכנסה בעד עבודה במשמרות, שניתן מכוח סעיף 10(ב) לפקודה שמסמיך את שר האוצר לתת את הטבות המס בנושא של משמרות. בתקנות הנוכחיות יש זיכוי במס בשיעור של 15 אחוזים בעד הכנסה במשמרת שנייה ושלישית. לשאלתך באשר לתוקף הוראת החוק, אין לנו עמדה להפוך את ההוראה להוראת קבע.

למה אתם מביאים את זה כהוראת שעה? בוא נוריד את הוראת השעה ונקבע את זה קבע.

לפי מה שהבנתי, אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרד המשפטים, יש להם את הפרורוגטיבה להחליט שהטבה מסוימת תהיה בתקופה לתקופה. אני יכול לדבר על התקנות עצמן ולהסביר אותן מהבחינה הטכנית, אבל השיקולים התקציביים מאחורי הוראת השעה, לזה אני לא יכול לתת תשובה. לנו כרשות המיסים אין כל התנגדות לקבוע את ההוראה כהוראת קבע. לא הבנתי. מה זאת אומרת אין לכם עמדה? זה לא מה שאמרתי. אמרתי שאנחנו לא מתנגדים.

אבל הבאתם את זה כהוראת קבע. בעיקרון היא הייתה הוראת קבע ואנחנו המשכנו אותה. ככל שיש רצון מצד שר האוצר ואין בעיה מצד התקציבים,

השאלה האם ההוראה צריכה להיות הוראת קבע, אנחנו לא יכולים לתת את התשובה לשאלה הזאת אבל אנחנו לא מתנגדים להפוך אותה להוראת קבע. מבחינתנו אנחנו אפילו מעדיפים שהיא תהיה הוראת קבע.

אני חושב שאנחנו צריכים לומר בצורה ברורה שאנחנו מבקשים שזאת תהיה הוראת קבע. מכל מקום, אפשר להעביר אותה היום וככל שרוצים אותה להוראת קבע, תמיד אפשר לעשות זאת ולא לעכב את זה. אנחנו צריכים להבין שמדובר כאן בשכר עובדה של העובדים שעובדים במשמרות. זה תפקיד של משרד האוצר להביא את זה אלינו. אנחנו לא אמורים לרדוף שבועיים אחרי משרד האוצר כדי שיביא את זה. אם לא היינו עושים את זה, גם קואליציה וגם אופוזיציה, זה לא היה מגיע גם היום.

ואנשים היו נפגעים במשכורת.

אם אין לכם התנגדות, תביאו את זה כהוראת קבע כדי שמה שקורה עכשיו לא יקרה בסיבוב הבא. אני רוצה תשובה. יש כאן אירוע, אדוני היושב ראש. באמת הדרך המקצועי הרלוונטי, בסוף זה כלל של מיסוי. באה רשות המיסים ואומרת שמבחינתה עדיף שזאת תהיה הוראת קבע. זה מה שהוא אמר בנימוס. אני לא חושבת שאגף תקציבים יוכל לעשות על זה אובר רולינג מקצועי. הכדור לא שם. מותר לנו לדרוש שיביאו לנו את זה בהוראת קבע ולא להצביע על זה כך. אני מבקש שתהיה הוראת קבע. השאלה היא אם אתם יכולים לתת תשובה השבוע. אדוני, אני יכול להגיד משהו?

אני מבקש שתתנו תשובה השבוע. משה, אני מבקש שתכין הצעת חוק על זה.

אם הם לא יביאו, אני אחתים את כל חברי הוועדה להפוך את זה להוראת קבע. זה דבר שלא מתקבל על הדעת. ושוב, תביאו את זה בזמן, לא ברגע האחרון ולא אחרי שאנחנו רודפים אחריכם. משנה למנכ"ל הסתדרות לאומית. אני רוצה לציין את החשיבות ולומר שיש לאשר את הסעיף היום כי אנחנו ביום האחרון לפני משכורת. זה בדיוק מה שאני אומר. אם נדחה את זה בשבוע, זה מאוחר. לא, אנחנו לא נדחה. אני אומר שאם לא היינו רודפים אחריהם, זה לא היה קורה גם היום. אין שום בעיה לאשר את זה בעוד שבוע עם כניסה לתוקף שבוע קודם. כבר הורידו לעובדים את ההטבה. כבר הורידו להם חודשיים. כבר מחודש פברואר הם מקבלים את המשכורת בלי ההטבה. זאת החלטה של הממשלה הזאת עם סדרי העדיפויות המשובשים שלה. אבל עכשיו צריך לטפל בזה. נכון. עדיף לחכות שבוע ולעשות תחולה של שבוע קודם. לעובדים עדיף לאשר את זה היום.

בהקשר הזה. אכן התקנות פקעו ב-15 בפברואר. אולי רשות המיסים תסביר מה קורה בפער ואיך בפועל תתבצע ההחזרה של המס. האם יש איזושהי הנחיה למעסיקים? זה מוחזר רטרו. אם זה מוחל רטרואקטיבית, מוחזר. החישוב הוא שנתי. זה לא הולך לאיבוד. מה שכן, אני מציע, כפי שהוצע כאן, לאשר כמה שיותר מהר ואחר כך, כפי שהיושב ראש אמר, להחזיר תשובה במסגרת שבוע ולקבוע את ההוראה כהוראת קבע.

ראש אגף עבודה בהתאחדות התעשיינים. לעניין הסוגייה שעלתה כאן. נכון שיש חשיבות גבוהה מאוד להעביר את התקנות האלה בהוראה של קבע משום שאנחנו באמת מוצאים את עצמנו שנה אחרי שנה באותו סצנריו מיותר. אבל אם אנחנו נדחה את זה בעוד שבוע, ייווצר מצב שמשכורות שמשולמות עכשיו, שוב העובדים לא ייהנו. אמנם הם ייהנו מזה בעתיד, אבל היום זה מאוד חשוב כי היו הוצאות מאוד גדולות גם בגין החגים וגם בגלל תקופה יחסית עם אינפלציה ועם קושי להתמודד עם יוקר המחיה. לכן לדחות את זה לתקופה נוספת, זה בפירוש לא ייתן מענה לעובדים על המשכורות שמשולמות עכשיו בגין חודש אפריל. זו גם הזדמנות לומר תודה רבה ליושב ראש הוועדה שבאמת כינס את הוועדה ובכך גרם להירתמות של כל הגורמים כדי להעביר את התקנות האלה, לשר האוצר שחתם על התקנות ולשר הכלכלה. מדובר בהטבה שיכולה להגיע קרוב ל-1,000 שקלים מדי חודש וזה הרבה מאוד כסף. לכן החשיבות במעבר של התקנות האלה כבר היום.

תודה רבה. אורית, אני רוצה להגיד לך שאני עזבתי את כל הדברים האחרים. אנחנו לא בשבוע שבו אני יכול להוסיף סעיפים לסדר היום. למה?

לחץ? אין לחץ. יש זמן קצר. אפשר להצביע נגד כל הסעיפים, אפשר להצביע בעד, אפשר להימנע אבל צריך לקיים דיון. יש לי הרבה סעיפים דחופים שאני רוצה להביא ואני לא מביא משום שהשבוע הוא שבוע בו צריך לדון על הנושא של התקציב, מה שמשרד האוצר מביא, מה שהממשלה מביאה. אפשר להחליט מה שאנחנו מחליטים. מצאתי לנכון להביא את זה באופן מיידי ועשיתי הכול כדי ששר הכלכלה יהיה בעניין וששר האוצר יהיה בעניין ושזה ייכנס לסדר היום. עשיתי את זה יחד עם החברים. יש לציין שגם הקואליציה, אבל גם האופוזיציה, היו לגמרי בעניין הזה. העובד שלא מקבל את התוספת הזאת שמגיעה לו והוא לא יקבל גם עכשיו אלא יאמרו לו שיקבל בהמשך הוא כבר פחות מאמין לזה. אני רוצה שזה ייכנס במשכורת הקרובה ולכן הבאתי את זה בתחילת סדר היום. סמנכ"ל כלכלה, התאחדות המלאכה והתעשייה. אנחנו כמובן מודים לכל הגורמים שעסקו בנושא הזה על אישור התקנה הזאת. אני רק אציין שיש לזה חשיבות ולא רק בהיבט האישי של העובד אלא גם ברמת המקרו מבחינת הנושא של יצירת תמריץ לעובדים לעבוד במשמרת שנייה ושלישית ובכך במידה מסוימת לפתור את המחסור בכוח אדם ממנו סובלת התעשייה וגם ניצולת יותר טובה של המכונות להגברת התפוקה. תודה רבה. הגיע אגף התקציבים? לא לדיון הבא. לדיון הזה. לדיון הבא אני יודע אתם תבואו. אני רוצה לחדד משהו. אנחנו ב-30 לחודש ואני לא מאמינה שבגופים רבים מאוד יצליחו להכניס את זה למשכורת הקרובה שהיא מחר. כולם אומרים שכן. ברוב הגופים התלושים כבר מוכנים.

מה פתאום? מחר מתחילים לעבוד על משכורת. ובכל זאת בעיניי התאריך של תחילת התקנות הוא 15 בפברואר. אני חושבת שאנחנו צריכים לתת כאן את הקווצ' הזה ולסדר את זה כך שזאת לא תהיה הוראת שעה. לא יקרה שום דבר. לעובדים זה טוב לטווח הארוך וזה טוב למעבידים ומשק. אני רוצה להביא את זה להצבעה. אני חייבת לומר לך היושב ראש שזאת בושה וחרפה שהממשלה הזאת כל פעם רצה אחרי הזנב של עצמה ומסדרת דברים רטרואקטיבית.

עזבי את הממשלה הזאת. את רוצה שאני אתחיל לדבר על הממשלה הקודמת?

לא היו דברים כאלה. לא היה כיבוי שריפות כזה.

אני אחזור על מה שאני אמרתי הרבה פעמים כאן בוועדה. מה שאפשר לעשות טוב לאנשים, צריך לעשות. אז בוא נעשה את זה. בוא נעזור לממשלה הזאת ונעשה את זה קבוע. למה הוראת שעה? כל שנה נתחיל להיזכר בחבר'ה המוחלשים האלה?

אני רוצה להצביע. אני רוצה להצביע בעד הוראה קבועה. ההצעה שלי היא להצביע עכשיו ואחר כך להמשיך את זה עם הוראה קבועה. אתה יודע שזה כבר לא יהיה. אנחנו בעצם גמרנו, עשינו שקט עד 2024 ואז שוב נהיה תלויים ברצון הטוב שלך. את מצביע נגד? אני צריך לגייס אנשים? כן. אני רוצה שיהיה כאן תנאי שיקשור את זה להוראת קבע.

אמרתי את התנאי הזה יותר ממך. אבל מה התנאי? התנאי הוא שבתוך שבוע הם יבואו ויודיעו לנו האם עושים את זה הוראת קבע. במידה ולא, ביקשתי מהעוזר שלי להחתים את כל חברי הוועדה ואנחנו נגיש הצעת חוק האומר שההוראה תהיה קבועה. בואו לא נפגע בעובדים. נצביע בעד. בסדר. תקריא בבקשה. בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 3 בתקנה 3 לתקנות מס הכנסה (שיעור מס הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1966, במקום "2022" יבוא "2024". תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023). וזה ישולם רטרואקטיבי.

מי בעד אישור התקנות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה התקנות אושרו התקנות אושרו. אני מודה לכם. תודה רבה. עד סוף השבוע אני רוצה תשובה לגבי הוראת קבע. במידה ולא, אני מניח הצעת חוק ואולי נוסף להצעת החוק הזאת עוד כמה דברים שיעניינו אתכם. אדוני, אפשר לומר מילה על תקנות פחת מואץ? תקנות מס הכנסה.

אני רוצה לשאול אותך לגבי פחת מואץ. היא הזכירה לי. למה לא מגיעות התקנות של פחת מואץ? אני צריך לבדוק את זה. אני מבין שהמיסים כן מגיע השבוע. יש כמה דברים שיש לי חשבון אתכם, כאלה שאתם או מתעצלים או לא יודע בדיוק מה. למה פחת מואץ לא מגיע? אני אחזיר לך תשובה בהמשך השבוע. במשך היום.

חשוב מאוד בימים אלה על רקע צד ההשקעות והעלאת פריון בהתאם.

אני מודה לך שהזכרת לי את זה. בכל מקרה רציתי לשאול אותם.

זה מאותה סיבה שגם במחירי החלב התחילו לעסוק רק אתמול. אבל התחילו לעסוק. היום. אנחנו אשמים או הסכם הגז עם לבנון אשם, לא? איפה היינו בהתנתקות.

אני עובר לסעיף הבא בסדר היום. הישיבה ננעלה בשעה 09:48.